ערוץ הכנסת, מר אטלן,

מירב כהן הצדקת ואני אומר את זה בהתרגשות גדולה מאוד מאוד.

זו הכותרת.

אתחיל ואומר שבמרכז החדר מוצרים שנשלחו ל-א' שמבקש להישאר בעילום שם. א',

78, איבד את אשתו לפני שלוש שנים ובדיוק באותה תקופה החלו חברות השיווק הישיר ליצור אתו קשר,

שהוא במצב פגיע ולא הרפו עד שמכרו לו את כל המוצרים שאתם רואים. שמונה שואבי אבק, שמונה שמיכות פוך, בידורית ומערכת קולנוע ביתית, ארבעה

נבין שכלל המאמצים הנדרשים בוצעו וכל מי שצריך ביצע את המשימה לעקור מן השורש את התופעה הזאת.

נוביל את הדיון כך: מירב, אני אאפשר לך קודם כל לפתוח כמי שפנתה אלי בעניין הזה. לאחר מכן אני אאפשר לך אדוני.

אני ראיתי את זה בעיניים הולך עם מחברת בה יש את השמות ואת הפרטים של כל הקורבנות וכך הוא משווק את עצמו לבוסים שלו שכדאי לכם לשכור את שירותיי כי אני מביא אתי מאגר מאוד גדול של קורבנות פוטנציאליים.

תבינו עד כמה הביטחון האישי של האנשים האלו נפגע. אלמנט הבושה הוא משהו שחוזר כחוט השני בכל המקרים בהם

הרבה תלונות היו על ברי מים במחירים מופקעים. סביב כל האתרים שהקים אגף שוק ההון באוצר הר הכסף, הר הביטוח,

אנחנו נבדוק שאין לך כפל ביטוחים, בוא נבדוק איפה הכספים האבודים שלך,

תבינו,

יש כאלה שיש להם חסכונות יותר גדולים אבל זה סכום לכל הדעות מאוד גבוה. 8 אחוזים מהמקרים, מעל ל-200,000 שקלים.

לרוב הנפגעים יש גם הרבה מאוד כרטיסי אשראי. העסקאות מבוצעות באמצעות הרבה מאוד כרטיסי

אנחנו פועלים מול המשרד לשוויון חברתי שהוא גם המשרד לאזרחים ותיקים כדי לבנות מוקד שאנחנו נעתיק אליו את הפעילות של מטה המתנדבים בצורה מסודרת, שלא רק מתעסק ברמת המקרו שמעתה והלאה לא יקרו יותר התופעות

בשנים הקרובות יהיו לאנשים יותר כרטיסים,

ולכן אני לפחות אשמח שנבחן דרך שבפירוש יהיה מנגנון שבו אנחנו נדרוש חלק ממנגנוני העצירה

הרשות ואנחנו נראה את זה פעילה מזה שלוש שנים.

מ-2015. אנחנו נראה את הפעילות שלנו ונראה גם את החסמים שאיתרנו ומיפינו. נציג גם את התוכנית להסרת החסמים שכוללים את הכול,

המשך גם נדבר על מה אנחנו רוצים להכניס לתוך החקיקה בעניין הזה. למעשה 40 אחוזים מתיקי הליבה שלנו תיקי הליבה שלנו הן החקירות שאנחנו מנהלים בשנים האלה

אנחנו רואים כאן שליחות בעשייה ואנחנו מודים על כך

לשמחתי יש לנו עבודה משותפת מאוד פורייה מול חברות האשראי.

גם בהיבט שאנחנו מאתרים חברות ופועלים מולן והן במקביל פועלות בעניין

דיברתי על כך שאנחנו מבצעים אכיפה מינהלית שזה עיצומים כספיים. בסך הכול מ-2015 ועד היום, אלה הסכומים.

בשנה האחרונה הגענו להטלה של 44.5 מיליון שקלים על חברות שהפרו את חוק הגנת הצרכן בשלל הפרות כאשר מתוכם בתיקים שניהלנו נגד חברות שפוגעות בקשישים, בצרכנים

קמפיין ייעודי שאנחנו עושים ודברים כאלה. אני עובר עכשיו למיפוי אותם חסמים שמונעים מאתנו לעבור ממאבק בתופעה למיגור התופעה.

הדבר הראשון, ההליך הפלילי.

תם כאשר אני כבר אומר לכם שחוקרי הליבה ברשות הם אנשים שהיו בלשים, הם היו בכל מיני תפקידים של מודיעין וחקירות והם יודעים לעשות את העבודה אבל ידיהם קשורות.

אני חושב שצריך להבין שאם רוצים ללחוץ על הגז,

כאשר אגף התנועה במשטרה רצה לשים אכיפה מוגברת,

זה מגיע לבתים שלנו.

אספר לכם. מישהו אולי שם לב שהורדתי את הראש כי ניסיתי למצוא את ההודעה הזאת. יכול להיות שכבר יודעים,

שאני כבר בשנה הבאה בן 60 וגם אני קיבלתי הודעה

אני אומר לכם שצריך להקים - ואני לא מחכה לכם אלא אנחנו נקים כאן בכנסת, הוועדה תקים כאן בכנסת צוות פעולה מיוחד עם כל הגורמים. שמולי, אם אתה לא חבר בוועדה, אני אשמח שתהיה

זה בדיוק מה שאני לא רוצה יותר,

שתהיה פעולה שאנחנו יודעים איך לייצר את הקשר האוטומטי הזה.

אחר כך אורנה אורן.

דבר. חייבים לשנות את המכשירים, את סקלת המכשירים שיש כאן ואני חושב שזו בהחלט התחלה של מפת דרכים. על זה אני רוצה להוסיף עוד שלוש נקודות

התחלנו להיכנס לעניין.

זה תהליך מאוד קשה ולא פשוט.

בהתחלה היא חשבה להגיע לכאן אבל היא פשוט הרגישה שהיא לא תהיה מסוגלת לעמוד בפני הפורום הזה.

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): כבוד היושב ראש, אחרי שני הסיפורים המזעזעים וכל אחד מכיר הרבה מקרים דומים,

לכל אחד מאתנו יש את המסגרת של האשראי שלנו ויש לנו מסגרת

למה מסרת את כרטיס האשראי? למה לא אמרת בשיחת החיתום שאת לא מעוניינת? אצלי זה התחיל שהתקשרה אלי חברה ואמרה לי שלפני שנתיים

כחברה בחברה שלהם ויש להם את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלי, זה היה על מתנות חינם,

ועכשיו צריך להתחיל לשלם. אז הם מתחילים להתווכח.

לא רוצה להתחיל לשלם. אני לא קיבלתי שום דבר. אני רוצה להפסיק ותפסיקו עכשיו.

אם את רוצה להפסיק, את צריכה לשלם קודם כל על שנה. עשו לי משהו ב-10 תשלומים ושלחו לי חבילה.

הם נותנים לך כמה סוגים של מוצרים מצעים, מכשירי חשמל, תכשיטים, קוסמטיקה. חשבתי שהכי קרוב שאני אולי אזדקק לו זה מצעים. קיבלתי חבילה גדולה של מצעים. אחר כך באה חברה שנייה ואותו דבר, אותו סיפור. עם חברה שנייה כבר היה לי הרבה יותר ספק אם אני בכלל חתמתי אתם או לא. אבל גם שם הם אילצו אותי לשלם ושוב עשו שיחת חיתום רק על הסוף, אחרי ששעה שלמה התווכחתי אתם. לי ברוך השם עוד יש הורים וההורים שלי יותר חדים ממני ויותר חכמים ממני. אבא שלי אמר לי, מה נתת כרטיס אשראי? מיד תבטלי את כרטיס האשראי ותלכי למשטרה. תכחישי. תתקשרי לחברת האשראי ותגידי שהעסקה הזו הוצאה תוך כפייה. עשיתי את זה עם חברת האשראי והם אמרו, לא משנה, את נתת את כרטיס האשראי, על החיוב הזה אנחנו לא יכולים לעשות כלום. ביטלו לי את כרטיס האשראי. הלכתי למשטרה ושוב אמרו לי שמעכשיו אקליט את השיחה. לקח זמן עד שעשיתי הקלטת שיחות על הטלפון הנייד. עכשיו אני מקליטה, אבל עכשיו אני גם יותר חכמה לסגור להם את הטלפון. החברה הראשונה

את רוצה להפסיק, אז את צריכה לשלם לנו עשרה תשלומים. אחרי חודשיים שוב מתקשרת נציגה אחרת ואומרת שרשום אצלה שאני רוצה להתנתק ואת צריכה לשלם עשרה תשלומים. אמרתי, מה? לפני חודשיים הם עשו לי את זה ועכשיו שוב את רוצה? אז כבר סירבתי ואמרתי לא. יש להם שיטות.

את נזהרת מלומר את שמות החברות כי את חוששת? לא איימו עלי. אצלי זה נגמר טוב. אצלי חברה אחת קיבלתי החזר חלקי ומחברה אחרת לא יכולתי לקבל החזר. אני חושבת שצריך לומר כאן את שמות החברות. זה כן לעשות שיימינג. מצדי, לא אכפת לי לומר. אם את חוששת, תני לי את הרשימה ואני אשמח להקריא אותה. לא איימו עלי. אני יכולה לומר. הראשונה, פעם הם קראו לעצמם קנייה לצרכן ואחר כך הם רשומים כקנייה אמינה לצרכן. מה שעולה מהשיח הזה, זה מצחיק, אבל האזרחים עכשיו הם החוקרים והבודקים. כל אחד שמתקשרים אליו, הוא צריך להקליט אותו. כל אחד צריך להקים חמ"ל בבית שלו. כשאני נולדתי, ירד שלג בתל אביב, 1950, כך שאני בן 68, מחזור אוגוסט 68 בצבא, שירתי בחיל האוויר כנווט של פנטום ו-F-16, תואר ראשון ותואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב, עבדתי בהיי-טק במשך 40 שנים ועדיין עובד למרות שאני פנסיונר.

אני לא הקשיש המצוי. התקשרו אלי חברה שנקראת פלטינום גולד והודיעו לי שכיוון שאני חבר במועדון שלהם ושנתיים ראשונות של החברות היו בחינם, אני צריך לשלם 5,000 שקלים עבור השנה השלישית. אמרתי להם שאני לא זוכר שאני נרשמתי לאיזושהי עסקה כזאת ואני לא עושה כאלה דברים. אני לא נרשם למועדוני צרכנות שמבטיחים עורבא פרח ועד 5,000 שקלים. אמרו לי שכיוון שאני פנסיונר ונחמד, הם יחייבו אותי רק ב-4,500 שקלים. היה להם את הפרטים של כרטיס האשראי שלי ואני לא יודע מהיכן. יש לי שתי השערות בעניין הזה. או שעשיתי עסקה אחרת וזה הגיע אליהם או שפשוט החברות האלה מעבירות מאחת לשנייה פרטים של כרטיסי האשראי ותכף אני אחזק את העניין הזה. אמרתי להם שאני מבקש לקבל את ההקלטה של השיחה שבה אני התחייבתי להיות חבר ולשלם את הסכום הזה.

תמורת 890 שקלים נשמח להעמיד לרשותך את הקלטה. אמרתי תודה רבה. אני הייתי בהרגשה שהכול בסדר. בתקופה הזו אבי נפטר והראש שלי היה במקומות אחרים. אנחנו מדברים על לפני שלושה חודשים ולא יותר מכך. אני בודק את כרטיס האשראי ואני רואה חיוב של 4,500 שקלים. בו בזמן מופיע טלפון נוסף מחברה שנקראת שיווק ישיר שמודיעה לי שאני חבר במועדון שלהם ותמורת עוד 5,000 שקלים שאני צריך לשלם עבור השנה השלישית, אני חייב להם, ואם אני לא אעביר את הכסף, הם יפנו למחלקה המשפטית. אמרתי להם תפנו למחלקה המשפטית. דרך אגב, החברה הראשונה, פלטינום פלוס, הם שלחו לי איזו חבילה ששלחתי אותה בחזרה לרחוב לישנסקי 27 בראשון לציון. אין שם חברה כזאת. החיוב של כרטיס האשראי. פניתי לחברת האשראי והצלחתי לבצע מה שנקרא הכחשת עסקה. בהכחשת עסקה, זה תהליך שבו הם פונים לבית העסק דרך חברת כרטיסי האשראי וכאן יש נקודה מעניינת כי חברת כרטיסי האשראי כאילו צריכה לייצג אותי כמיטב יכולתה. אני לא יודע מה זה כמיטב יכולתה.

שאלה פתוחה. עד כדי זה שהם מזיעים. אני לא יודע. אני לא סרקסטי בעניין הזה. לפעמים אין ברירה. אני ביצעתי הכחשת עסקה ומבחינתי בינתיים אין נזק אבל אתה יודע, הפרטים של כרטיס האשראי שלי נמצאים אצל שתי חברות שעם אחת מהן אני בטוח שלא עשיתי אתה עסק. בטוח. בנוגע לצד השני. אני בדקתי ברשם החברות. החברה שנקראת פלטינום גולד שיווק קיימת רק מפברואר 2017. אם היא קימת מפברואר 2017, איך אני יכול להיות חבר מועדון שלהם במשך שלוש שנים? קצת קשה. כשמתחילות תלונות לגבי חברות כאלה, אנשים שיש להם קצת גישה לרשת ילכו לחפש ברשם החברות. ברשם החברות אין אף מילה על כך שהחברה הזאת היא חברה חשודה. ללכת ולחפש את המידע, זה קצת קשה. יש אמרה שאומרת שדמה את יריבך לטוב שבאויבים והוכח שאיננו כזה. אני עשיתי הערכה וגם גיליתי בדרך שאת החותנת שלי זיכרונה לברכה עקצו ב-10,000 שקלים. אם יש 100,000 קשישים ועקצו כל קשיש ב-1,000 שקלים וזו הערכת חסד אנחנו מדברים על 100 מיליון שקלים. בזמן שאנחנו יושבים כאן, החבר'ה האלה יושבים, אלה חבר'ה שיש להם עורכי דין, יש להם מערך שיווק, יש להם מערך ייעוץ, לא מדובר כאן על כנופיית ליצנים שיושבת באיזה חדר אחורי אלא אלה אנשים שיש להם גם אמצעים, גם יכולת וגם ייעוץ טוב. כשאתה בא להתלונן, אין לך ניירות, אין לך שום הוכחה, אין לך הקלטה של שיחה. על חבר במועדון, אני לא יכול להגיד שזה מוצר שלא קיבלתי אותו או כל קיבלתי אותו כי אני אף פעם לא ביקשתי אותו.

העניין הזה מאוד מתוחכם כי אתה לא יכול לעשות שום דבר.

אני חושב שזה שהם מגיעים עכשיו לכל מיני כאלה שבאמת אין להם מושג. הרזומה שלך שפתחת אתו, זה לא היה כדי להציג את עצמך אלא להגיד שאם לך יכולים לעשות עקיצה בסדר גודל כזה, אז קל וחומר.

גילוי נאות, אנחנו שכנים ונפגשנו בסופר, שם סיפרת לי את הסיפור הזה ואמרתי לו שבדיוק אנחנו מקיימים דיון על הנושא הזה. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש. קודם כל, אני רוצה בפתיחה להודות לכל מי שעוסק בנושא הזה. מירב כהן, נדמה שאת באמת קרן האור של הנפגעים. תודה לחבר הכנסת איציק שמולי על העשייה שלך בנושא הזה. תודה לתקשורת שמלווה את זה ולוועדה. אני חייבת לומר שמהרגע שנכנסתי לכאן, הדם שלי בתהליכי בעבוע. אני מנסה לעצור את עצמי לא להתלהם, לא לצעוק. מה קרה לכם? איפה כל הגורמים שאמורים להגן על האנשים האלה? מספרים כאן על כך שמחייבים אותם והתקשרו אליהם בטלפון,

שהצליחו להוריד את הסכום ויש כאלה שלא, אבל מה שלא נמצא כאן על השולחן זה שבשלב הבא יש להם תיקים בהוצאה לפועל והם צריכים להתגונן מפני חוב שהם בכלל לא יצרו אותו. זה דבר שהוא בלתי נתפס. החיים שלהם לא יהיו אותו הדבר. אני מברכת על התחלת

אבל אני אומר שיש כאן איזו נורמה לא כתובה של חברות שהן באמת כמו זיקיות, הן מחליפות שמות, הן מחליפות מקום פיזי בו הן בכלל לא נמצאות, הן דורשות כסף על תמליל שיחה, הן עושות הכול כדי לא להיות חייבות.

למדינה יש אחריות לדבר הזה ואני שמחה שהמשרד לוקח אחריות. אבל גם לחברות האשראי בוודאי יש אחריות כי זה נוח שרואים את הפלט בסוף החודש ויש מלא עסקאות אבל אתם צריכים להבין שהעסקאות האלה הן עסקאות פיקטיביות. תתעוררו. גם הבנקים. שאלת בצדק אדוני היושב ראש אם זה לא משהו שמעיר אתכם? אין איזו נורה שדולקת כשאתם רואים סכומים כאלה גדולים? מכיוון שזו תופעה שצריך למגר אותה וכולם כאן מסביב לשולחן רוצים למגר ואותה, הענישה צריכה להיות מחמירה מאוד. שישבו בכלא. זה עושק וניצול. אנחנו רואים שלא רק האנשים שהם במצב נפשי קשה, אלה לא רק הקשישים ממש, פשוט מנצלים סיטואציות, מנצלים אנשים ברמה הכי נמוכה,

הכי מזעזעת שיכולתי לתאר לעצמי.

מוכנה להגיע לכל דבר שיהיה כדי למגר את התופעה הזאת.

נציג המשטרה. ראש מדור חקירות, המטה הארצי, ירושלים. כמה דברים כהתייחסות המשטרה. כמו החברות, כמו הרשות להגנת הצרכן וכמו הרבה גופים אחרים, ראינו את התופעה הזאת ואיתרנו אותה כתופעה ולכן החלטנו לפני חודשים רבים לרכז את התלונות

מרכזיות, במספר יחידות מרכזיות ברחבי הארץ, כך שכל התלונות בהן אנחנו מגלים חשד לעבירה פלילית ותכף אני אומר על זה עוד מילה כמו עבירות לטיפול של יחידות מרכזיות במספר

כמו שיש הרמת מסך כשיש חברות, צריך לעשות את זה. נסיבות מחמירות באזרחי. זאת שורה של חקיקה שאנחנו יכולים לעשות עם אותו צוות תוך זמן

על כך שפעם לפני כמה שנים פרצו וגנבו את מרשם האוכלוסין ומאז הכול נמצא ברשת. אבל לא, יש גם מידע חדש. אני קיבלתי טלפון יום אחרי שקיבלתי קצבת שר"ן. קיבלתי את זה הרבה אחרי שהפרצה הזאת נסגרה. משפט אחרון. אני אומר

זה מה שצריך להיות, שבעצם חברות האשראי מאשרות את זה.

האנשים האלה לבד לא יכולים להתמודד עם זה ומה שאנחנו צריכים לעשות זה

ת את האזרח הוותיק במלוא סכום העסקה עם קבלת הודעה על ביטול העסקה מהאזרח הוותיק וזאת תוך שבעה ימי עסקים. דבר שני,

אנחנו נרכז, בעיקר לאור הדברים ששמענו כאן, את כל הפעולות הנדרשות כדי להוביל שינויי חקיקה, שינויי רגולציה,

לא זוכר כבר הרבה זמן דיון ממצה שידע לדעת בנקודות.

אני יודע, רואה את